טוב, בוקר טוב לכולם,

אני פותח את הישיבה של הוועדה לזכויות הילד בנושא מצבם של תלמידים פלסטינים במערכת החינוך בירושלים המזרחית, תמונת מצב,

בצל משבר הקורונה

כשאני מקבל נתון שאומר, 78% מהמשפחות בירושלים המזרחית מתחת לקו העוני,

מצבם היה קשה עוד לפני הקורונה ברמה של עוני,

בתחום החינוך אנחנו מדברים על סוגיה שחוזרת על עצמה בדיוני הוועדה,

כאשר נמצאים בבית ספר אחד 900 תלמידים ובבית ספר אחר 2,000 ומשהו תלמידים ותלמידות, ואנחנו כאילו מקצים רק תקן של עובדת ניקיון אחת, איך אפשר להתקיים? מספיק

לצערנו עד היום אין אפילו רשימות לעירייה של מי הילדים הנעלמים שלא נמצאים לא פה ולא שם. אני יכולה להגיד בסיפור אישי,

דרשה מאחותי תוכנית לימודים שלו, אז אם אנחנו מדברים על כמעט 30,000 ילדים שאפילו העירייה לא יודעת את שמם ואיפה

אני ראיתי שעדאל גזאווי איתנו,

אבל רציתי באמת שנשמע אולי בהתחלה את נציג משרד החינוך, ככה שנוכל לשלב בדיון גם נציגים של

אנחנו מממנים ליווי פדגוגי לבתי הספר, תוכניות ייחודיות, פיתוח מקצועי לעובדי הוראה גם בנושא של למידה מרחוק. אנחנו ראינו קפיצה בלתי רגילה, 75% מהמשתלמים באופן

אני חייבת לציין שיש כאן גם מוטיבציה מאוד מאוד של המורים וגם היענות מאוד יפה להשתלמויות. דובר כאן על עניין של הסתות תקציביות בחינוך הבלתי פורמלי בתוך תוכנית החומש. אתם יודעים שקרוב למחצית מהתקציב בתוכנית החומש היא לבלתי פורמלי. בעקבות זה שיש לנו שם חלק

את כנציגת משרד החינוך,

משרד החינוך אמור לממן. איפה זה תקוע? את מדברת על 123 כיתות חדשות. זה פשוט כלום לעומת מה

אתה צריך להבין שתהליך של בניית בית ספר,

זה תהליך שלוקח כמה שנים.

רק השנה פתחנו שלושה בתי ספר חדשים,

לגבי ירושלים המזרחית,

פשוט להוסיף על מה שמשרד החינוך בעצמו? נראה לי שכלכלית העירייה במצב כזה שהיא יכולה לעשות את זה.

אני רוצה להגיד רגע משהו לגבי האמירה של עו"ד מימון לגבי הנושא של תוכנית ישראלית ותוכנית פלסטינית, ובזה אני אסיים את החלק שלי. אני חושב שחלק מהאמירות פה,

שוב, מה שאני ממליץ זה לבוא לעשות סיבוב ולראות. אוקיי, אנחנו פשוט צריכים לסיים תוך רבע שעה,

אני רק אומר, ציון, לגבי ההערה שלך על הבניינים במוכר הלא רשמי. הרי בירושלים המזרחית יש מצב מיוחד, והמצב הזה שבעצם אין מקומות לאותם עשרות אלפי ילדים להיות ברשמי, גם אם הם רוצים

אנשים שלא עובדים היום,

ואני מכיר הרבה אנשים. המצב הזה מאוד מטריד. אנשים פונים אלי ואני רוצה לעזור להם ואני לא מצליח כי אני לא יודע לספק להם מחשב.

עם הרבה מאוד בעיות.

80%, יש להם בעיות או שקשה להם ללמוד לבד או שההורים לא יכולים ללוות אותם בלימודים או שאין להם תשתית אינטרנט או שנתקעים כל

בכלל.

אין מישהו שמופקד ספציפית על התשתיות בירושלים המזרחית. לצערנו אנחנו משרד קטן, אז לא, אבל אנחנו מבטיחים שנתייחס במלוא הרצינות, בין אם הפנייה היא ממזרח ירושלים או מאבו קרינאת במגזר הבדואי או כל מקום